אני מחדש את הישיבה, הסעיף האחרון בסדר היום, התוכנית הכלכלית של המגזר הדרוזי והצ'רקסי. נתחיל עם קטי שטרית, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה קודם כל להודות - - - אם אפשר רק בקצרה, בגלל שזה דיון - - - איך אתה מבקש מקטי בקצרה? לא, לא, באריכות. תודה רבה אדוני היושב-ראש, אתה גם ציינת לא פעם ולא פעמיים שכל דבר שאני מביאה לוועדת כספים, יש לזה הרבה סיעתא דשמיא וזה עובר. נכון? נראה מה את מבקשת. אני מבקשת את מה שחברנו, חבר הכנסת, סגן השר פטין מולא שביקש מאיתנו חברי הכנסת מוועדת הכנסת להצטרף לפנייה שלו כדי לממש את התוכנית שהוחלט עליה בממשלה לגבי המועצות הדרוזיות והצ'רקסיות. אז קודם אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת סגן השר פטין מולא, על כל העשייה הרחבה שאתה עושה במגזר ורואים את זה בכל מקום ובכל פינה. ובביקורים שלי במועצות אני שומעת לא פעם ולא פעמיים את השם שלך, שזה דבר שהוא חדש באווירה הכללית. כמו שאתה יודע אדוני היושב-ראש - - - איוב קרא לא היה טוב? - - - אני שואל. אני כבר נתתי תווית לחבר הכנסת ינון אזולאי, משכין השלום בין כל חלקי המשכן. בליכוד. בעיקר בליכוד.

חברים, איוב לא נמצא כאן. מה גם שאני רוצה להודות כמעט לכל חברי, להוציא את אלכס קושניר ורם שפע, הכנסת, גם מהרשימה המשותפת וגם מיש עתיד ושאר המפלגות, כולם חתמו על המסמך כדי לזמן את הדיון היום. גם אנחנו מישראל ביתנו, אני ביקשתי דיון דחוף. לא, לא, לא, סליחה, אלכס קושניר סרב לחתום עליו. אלכס קושניר אמר את חוות דעת - - - אני מדברת על המכתב שלי. אני הוצאתי מכתב ממני, אני לא מבקש, לא מתחנן, לא מבקש דיון בגלל שעשיתי צבא.

אני מבקש דיון בגלל שאני כאן. אזרח מדינת ישראל.

היא בזכות - - - ואני לא מוכן לחתום על מסמך שבו אני מתחנן. - - - אבל למה אתה מפריע לי.

את הזכרת את ישראל ביתנו. סליחה, אתה אומר אותו דבר. אני אומרת מי שחתם.

אבל אני רוצה - - - לא נחתום על שאנחנו מתחננים. ישראל ביתנו לא מתחננת. אוקיי, אמשיך אדוני היושב-ראש.

בישראל חיים כ-180,000 אזרחים במועצות הדרוזיות והצ'רקסיות. בשנת 2017 פג תוקפה של החלטת הממשלה מס' 1052 לפיתוח הכפרים הדרוזיים ברמת הגולן. מאז לא חודשה ההחלטה. בשנת 2019 פג תוקפה של תוכנית מס' 959 לפיתוח הישובים בגליל והכרמל בהיקף של 600 מיליון שקלים. ובשנת 2020 - - 2.3 מיליארד שקלים. - - הממשלה אישרה שתי תוכניות חלקיות: 534 ו-4798 בהיקף כולל של 250 מיליון ש"ח. לצערנו הרב לא מומשה התוכנית ואי אפשר היה להשתמש בכספים הללו. והמשמעות היא שהתוכנית החלקית גרמה לגרעון מובנה של הרשויות בגובה של למעלה מ-300 מיליון שקלים. הצעת האוצר הייתה להמשיך את תוכנית 2020 שזה תוכנית 2020 ב-2021 שהמשמעות שלה היא בעצם גרעון מובנה לרשויות וכמובן שיש לזה השלכות רבות גם על המבנה והתפקוד של אותן רשויות. אני מציעה גם הצעה: יש החלטת ממשלה 922 פיתוח הכפרים הערביים שאושרה באוקטובר 2020, זו הייתה ממשלת מעבר, וכן ההחלטה הזו עברה וכן התקציב הגיע. כמו כן הוכנו והועברו תוכניות לסיוע לעוטף עזה, לטבריה. אפשר וצריך, והבקשה של הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות היא בקשה מוצדקת. אני מאמינה מאוד שבוועדת הכספים הנוכחית וכמובן במשרד האוצר, יעתרו לבקשה ונוכל לסייע להם.

תודה רבה. גם לי הייתה בקשה לדיון. אתה גם תדבר. אופיר כץ, בבקשה. אוסיף בקצרה למה שקטי אמרה, אני מכיר הבעיה, מכיר את המצוקות, גם בהחלטה הקודמת בכובע הקודם שלי הייתי ראש מטה השר לביטחון פנים, עבדתי בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות בחלק של המשרד לביטחון פנים, וזה סייע מאוד לרשויות. אי אפשר להשאיר אותם כך. אנחנו צריכים גם בתקופה הקשה הזו לתת את המענה, בשבילם זה לא מותרות זה חמצן. תודה. תודה. ניר ברקת, בבקשה. אין ויכוח - - - אתה מופיע, גם מיקי, וחמד עמאר גם.

אנחנו מ-48'. לא הבנתי. אני אומר ששמעתי תאריכים מלפני חודש, מלפני חודשיים, המכתב שאני שלחתי לך היה ב-18 בנובמבר 2019. ואני אומר שמ-48' אותן שיטות. מי שחתום עליו זה ע'דיר, שלצערי לא איתנו ואני. אוקיי. ניר, בבקשה. אני רק אומר למיקי לוי:

אני רוצה שנתקדם ונראה מה הממשלה אומרת. אני חושב שאף אחד פה בחדר או בכלל במדינה לא מתווכח על הצורך האמיתי להמשיך את תוכניות החומש במגזר הדרוזי והצ'רקסי. זאת בכלל שאלה מיותרת, שכן הדבר הזה מצמצם פערים בתשתיות, וגם מצמצם פערים גדולים ברמת השירות ואיכות השירותים שהתושבים מקבלים. לצערנו הרב נפלנו על שנה וחצי של בחירות, ותוכניות החומש, לצערנו הרב ולמזלנו הרע, שזה בדיוק נפל באמצע. מה המדינה צריכה לעשות? היא צריכה לראות את המשך תוכניות החומש או לחליפין, כיוון שכבר מדובר על תוכניות חדשות שהמדינה כבר מסכימה עליהם לא לראות בדברים האלה כתוכניות חדשות, אלא תוכניות המשך שמשרד האוצר יאשרר את התקציב ולחליפין החשב הכללי ישחרר את הכסף כתוכנית המשך. אנחנו בהחלט יכולים להיאחז בתקדימים שעשינו במגזר הערבי וגם על תכניות חדשות שיצאו. עשינו חשבון,

מסתכלים על תוכניות ההמשך כפי שהמדינה מצפה לתת למגזר, אנחנו מדברים על סדר גודל של 700 מיליון שקלים, ועוד השלמה של מה שחסר בחצי השני של השנה האחרונה, בשנת 2020. המדינה נתנה להם חצי מנה מתוך הנחה שהחצי יינתן לאחר הבחירות השלישיות, אבל החצי השני לא ניתן, ולכן הם מתחילים בגרעון. אם מוסיפים את שני הדברים האלה ביחד מגיעים לסכומים שאנחנו מדברים עליהם, שהם סדר גודל של 950 מיליון שקלים ועוד 158 מיליון שקלים של תוכנית המשך לרמת הגולן. זה נטו. אם הכול היה מסתדר, הם היו ממשיכים בתוכניות החומש הללו, היו מאשרים אותם לחמש שנים. מה שצריך לעשות זה לאשר אותם לשנה, לשנת המעבר, ובסוף שנה הבאה כשיהיה תקציב נאשר ארבע שנים במקום חמש שנים. זאת הדרישה. הדרישה היא בסיסית וחלילה לנו אם זה לא יקרה. כשהייתי ראש עיריית ירושלים, ולא אישרו לנו 120 מיליון שקלים אני יודע מה הרשויות צריכות לעשות, אין להם ברירה, הם חייבים על פי החוק להיות מאוזנות. אז את כל התוספת שהם קיבלו בתוכניות החומש הקודמות הם צריכים למחוק: לפטר עובדים, לאזן תקציבים, לעצור את רמת ואיכות השירותים. ואוי לנו שנגיע לזה, ולכן צריך להמשיך את התוכניות במתכונת שתוכננה. תודה רבה, מיקי לוי. אני רק רוצה להגיד שב-2019, לא בגללי, בגלל חברת הכנסת ע'דיר, שהיא באה אלי עם העניין הזה, ב-18 בנובמבר 2019, היא כבר זיהתה שזה הולך להיגמר והגשנו לך מכתב בעניין הזה. בהחלט הנושא צודק, צריך לפתור אותו וחבל לי על הזמן, אז אני נותן לך את רשות הדיבור. תודה רבה, חמד עמאר, בבקשה. אחרי זה אני מבקש שתשיב. אדוני היושב-ראש, קודם כל אני צריך להבהיר נקודה אחת. נכון שקיבלתי את המכתב לחתום עליו.

בעיני לא היה מתאים

לכן הכנתי מכתב מטעמי ושלחתי לוועדה והוועדה תעיד על זה שקיבלה מכתב ממני. אני לא מוכן לחתום על מכתב שבו אני נראה, בגלל שעשיתי צבא, ואני נאמן למדינה,

ואני אני מבקש לקיים דיון. לכן לא חתמתי על המכתב, ישראל ביתנו הוציאה מכתב מטעמה וזה היה רשמי, כי גם אני חבר בוועדת הכספים, אני מחליף בוועדת הכספים, ממלא מקומו של אלכס קושניר כאן בוועדה.

כולנו יודעים שתוכנית החומש של המגזר הדרוזי הסתיימה בסוף 2019. הרי דיברתי על הנושא הזה יותר מפעם בכנסת, בעצם כל פעם שעליתי דיברתי על זה. הרשויות במצב קשה מאוד.

הממשלה הייתה צריכה לעשות דבר אחד להמשיך בתוכנית המשכית. לקחת את התוכנית שאושרה לחמש שנים, לגזור ממנה תוכנית המשכית. תוכנית המשכית זה אומר שסכום של 600 מיליון שקלים צריך לאשר כל שנה. אבל הממשלה מה עשתה? אישרה תוכנית חדשה 250 מיליון שקלים לשנת 2020 וזה מה שקיבלו ראשי הרשויות. זה היה לחצי שנה. 220 זה רק לחצי שנה. מדובר על חצי שנה - - - אנחנו מדברים על מה קיבלו ראשי הרשויות, לא מעניין אותי מה אמרו. מעניין אותי מה קיבלו. קיבלו 250, אתם אומרים שאני לא אומר נכון? קיבלו על 2020. ב-2020 קיבלו 250 מיליון שקלים. זה אומר - - - ועוד 27 מיליון לקורונה, זה לחצי שנה. אנחנו מדברים על תוכנית החומש, לא מדברים על קורונה. קורונה לא קשורה, קורונה כולם קיבלו. אז בואו לא נבלבל. ב-2020 קיבלו 250 מיליון שקלים, היו אמורים לקבל 600 מיליון שקלים, חסרים 350 מיליון שקלים. בשנת 2021 אמורים לקבל 600 מיליון שקלים. למה 900 מיליון? 600 מיליון שקלים ועוד 350 מיליון שקלים שחסרים זה יוצא ביחד 950 מיליון שקלים. זה הרשויות המקומיות הדרוזיות בגליל ובכרמל, ועוד 150 מיליון שקלים לדרוזים

זה אומר שאנחנו כאן מדברים על דיון שמתקיים עכשיו אני חושב שהממשלה הייתה צריכה לעשות דבר אחד: יש בחירות, כולם יודעים שיש בחירות, אבל כשממשלה מחליטה לפתור בעיה, היא יכולה לפתור את הבעיה. ראינו את זה במגזר הערבי, עשו תוכנית המשכית והצליחו. ראינו עכשיו בבתי החולים, יש מצוקה בבתי החולים, וכולנו תומכים במאבק של בתי החולים, הממשלה זיהתה את הבעיה הזרימה 950 מיליון שקלים. אמרה: יש בעיה, אנחנו צריכים לפתור. אנחנו בבעיה של קריסת הרשויות המקומיות הדרוזיות. קריסה. תוסיף לזה את הקורונה, תוסיף לזה שאנשים לא יכולים לשלם אתה מכיר את המצב טוב מאוד כי אתה נמצא באותו רובד של העדה הדרוזית. מכיר, מכיר. אתה מכיר. אנשים לא יכולים לשלם ארנונה. הרשויות במצב קשה מאוד. דיברתי עם ראשי רשויות, אמרו לי: אנחנו לקראת קריסה. לכן הממשלה צריכה לעשות דבר אחד: לאשר תוכנית המשכית למגזר הדרוזי. מגיע לרשויות. תודה רבה. אני יכול לדבר לפני פטין שמדבר בשם הממשלה? תן לו לדבר, בסדר.

אני מהמשותפת, מחליף של עאידה תומא סלימאן, של אחמד טיבי.

אם אפשר רק בקצרה, אני רוצה לשמוע גם את התשובות.

גם ראשי רשויות שביקשו. השתתפתי במאבק של ועד ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות במשך השנתיים האחרונות. כל פעם היו הבטחות, וההבטחות הללו התגלו

כל פעם ראש הממשלה ושר האוצר אכזבו את ראשי הרשויות ולא העבירו ולא נתנו את הכסף. בהיעדר תוכנית הם מייבשים היום את הרשויות הדרוזיות ואני אומר:

זה לא במקרה. אני חושב שזה ניפוץ של השקר הגדול שהדרוזים הם בני הברית של הליכוד ושל הימין וכולי.

הממשלה הזאת והממשלות הקודמות מפלות באופן מוחלט את העדה הדרוזית, את הרשויות הדרוזיות ובכלל את הרשויות הערביות. בואו נתקן רק תיקון קטן - - - אז למה כשלקחתם את החלטת ממשלה 922 לא צרפתם אותם? רק דאגתם למגזר הערבי. מה שנעשה ב-922 זה נתון המשך על - - אני גם לא רוצה להצטרף לשם. - - העודפים שנשארו.

אני רוצה תוכנית בשבילי. מדברים גם על זה - - - בואו לא נערב את ראש הממשלה ואת שר האוצר בזה. כבר הבנו את זה, בשביל מה צריך להמשיך. למה אתם עושים מזה פוליטיקה, אנחנו באים לדון בעניין רציני. תפסיקו עם הפוליטיקה הגדולה.

אנחנו פה למען העניין הזה.

ממשלת ישראל ומשרד האוצר מחויבים להקציב את התקציב הנדרש עכשיו של 950 מיליון שקל.

ולהבהיר עוד פעם: מה שניתן לרשויות הערביות זה עודפים מהתוכנית הקודמת, ונדרש עכשיו גם תוספות גם שם וגם פה.

פטין מולא, סגן שר במשרד ראש הממשלה, אתה עוסק בעניין הזה. בבקשה. צוהריים טובים לכולם,

באנו לכאן בשביל למצוא פתרון, ולא בשביל להתנגח אחד בשני.

בדיוק. הגענו לפה כי הגעתי למבוי סתום עם האוצר. לא שאין תקציב ואין כסף יש אטימות בזה שהגענו לפה. תרשה לי קודם כל להודות לחברי מיקי זוהר, בוועדת ההסכמות. הוא ומאיר כהן, וכבודו יושב-ראש הוועדה, שכינסתם את הוועדה עם החברים. הייתה בעיה בהתחלה. ביום שני הייתה מלחמה ודיברנו ואמרת לי: אנחנו נכנס את זה עוד השבוע. באנו לכאן לפתור בעיה. כולנו צריכים לבוא ביחד, יחד עם ראשי הרשויות,

לוותי את ראשי הרשויות מאז שהכנו את תוכנית 4798. חבר הכנסת מולא, תרשה לי, היות ואתה סגן שר במשרד ראש הממשלה, אני רוצה לשאול שאלה: המציאות הזו שבה מאשרים 250 מיליון שקלים. אתה יכול להגיד בוודאות שמה שמדובר, מדובר בעצם שיקבלו את מלוא הסכום בסופו של דבר כשסוגרים על התקציב השנתי?

מה שקרה קיבלו מהחלטת ממשלה 4798 לשנת 2020. זה חלק למשך השנה, כי צפינו שתהיה ממשלה, ולכן זה לחצי שנה. הייתה ממשלה אבל לא היה תקציב. עברנו את השנה בקושי, נתנו לנו בהתחלה 201 מיליון, מ-201 מיליון לא העבירו לנו ממשרד השיכון 23 מיליון, כלומר פחות מ-180 מיליון. אחר כך נתנו לנו באוגוסט עוד 50 מיליון. זה קרוב לסכום של 260 מיליון שקלים. קיבלתי את המנהלת, אני אחראי על המנהלת מתאריך 15 בנובמבר 2020. ב-7 בדצמבר 2020, הכנו תוכנית חומש יחד בלשכתי במשרד ראש הממשלה, עם יושב-ראש הפורום, ראש מועצת סאג'ור,

מנהל הרשות יושב פה, האשם חסין ממשרד ראש הממשלה. הלכנו מוכנים עם 3.7 מיליארד שקלים תוכנית חומש 2024. הלכנו וישבנו באוצר יחד עם ראשי הרשויות, יחד עם ראש העדה, יחד עם כל מי שצריך לשבת.

דרשו מאיתנו לגזור מהחומש של 2024 דו שנתי: 2021-2020. גזרנו ונתנו להם. ב-11 בינואר אני מקבל שיחת זום כשהיינו בישיבה יחד עם ראשי הרשויות, יחד עם נציגת האוצר, יעל לינדנברג, והיא אומרת: אנחנו נוכל לשלם לכם כסף תוספתי 113 מיליון שקלים ועוד 100 מיליון שקלים מפה ומשם. אמרתי לה: מה? 113 מיליון שקלים תוספתי על שנת 2021? ומה עם הגירעון של 2020, שאתם חייבים עוד 700 מיליון שקלים לפי תוכנית החומש? לפי הסכם שנחתם במשרד ראש הממשלה יחד עם רונן פרץ, עם ראש העדה, עם ראשי הרשויות, שתוכנית החומש 2024 לא תפחת מתוכנית החומש שתמה ב-31 בדצמבר 2019. במילים אחרות, 2.2 מיליארד תוכנית חומש 959, הגידול והגירעון שהיה הגענו לסכום של 3.7 מיליארד שקלים. פתאום אני מקבל מהאוצר 113 מיליון. מה נעשה עם 113 מיליון? הלכתי ביום שני יצאתי מהכנסת ולא הצבעתי למשרד האוצר, לישראל כץ. הוא לא רצה לשמוע. לא רצה לקבל אותי. רק עם העובדים שלו, רק עם העוזרים שלו, עם אנשי המקצוע. מתקשר ליעל - - - למה ראש הממשלה לא מתערב בכבודו ובעצמו? אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר על כסף. לא מעניין אותי ראש הממשלה. ראש הממשלה שלנו לא חסך דבר מהעדה הדרוזית. אל תנפחו את הדבר הזה.

מדוע - - - ראש הממשלה לא מתערב - - - אני מבקש,

פגשתי את ראש הממשלה ופניתי לראש הממשלה, ראש הממשלה פנה לאוצר: תגמרו את העניין של העדה הדרוזית. לא הבעיה בישראל כץ ולא הבעיה בראש הממשלה, הבעיה בפקידי האוצר. מתקשרים לג'בר חמוד ואומרים לו כך וכך סכומים, כאילו הוא בא לבקש מהם נדבות. כמה אתה מבקש? כמה אתה חושב שמגיע? אני מבקש 950 מיליון לשנת 2021. תוקם ממשלה בסוף השנה תוגש תוכנית חומש 2024-2021. ועוד 158 מיליון. ועוד 158 מיליון שקלים לרמת הגולן שיש שם - - - אני רוצה תשובה ממשרד האוצר על השאלה הזאת. לפני זה אני רוצה לתת לראש העדה הרוחנית. אני קודם כל נותן לאנשים הרוחניים.

בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, סגן השר. משנת 2019 ראשי הרשויות קיבלו את הגרוש האחרון בזמנו. כשרוצים בממשלה לעשות משהו, עובדה שהזרימו לבתי החולים ואנחנו בעד והזרימו גם לאחרים. מגיע לעדה הדרוזית. ראשי הרשויות והמועצות המקומיות דרשו דרישה צודקת ואמתית. ראשי הרשויות, המועצות והכפרים במצוקה. צריך לתת להם כל מה שמגיע. עד עכשיו היו הבטחות, הבטחות, הבטחות, ולא קיבלו כלום. הגיע הזמן כמו שהזרימו לאחרים, שיזרימו גם לראשי הרשויות ולבני העדה הדרוזית. אמת מגיע להם. ככה אנחנו מקווים, גם בוועדת הכספים שתחליט ותורה לממשלה ולאוצר לתת את מה שמגיע לעדה הדרוזית. תודה רבה. ג'בר חמוד ראש המועצה בסאג'ור. יושב-ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות. אם אפשר לא לחזור אלא למקד. בבקשה. אני מדבר בשם ראשי הרשויות. נסעתי יחד עם חברי, ראש מועצת כסרא-סמיע, כל אחד נסע שלוש שעות וחזרה שלוש שעות. 12 שעות. אני מודה לכל מי שעמל וטרח לכינוס הזה, מלשכת ראש הממשלה, סגן השר, חברי הכנסת, ואדוני. הקשבה. אנחנו מבקשים רק שתקשיבו לנו. בינתיים לא קובעים כלום. באותם 12 שעות אני מבקש לתת לי שלוש דקות להסביר. בבקשה. אדוני, חבריי, אופיר: אמרת חמצן?

הרחוב הדרוזי גוסס, אנחנו כבר צריכים הנשמה. אתן דוגמאות: החלטת ממשלה 959 שהסתיימה בדצמבר 2019, שמי שעמל עליה בזמנו

גם אז הייתי יושב-ראש פורום, יחד עם המנהלת, עם משרד ראש הממשלה, היא הייתה החלטה טובה, בגיבוי ראש הממשלה. ואני גם צריך להגיד את הדברים ללא קשר לפוליטיקה עם כל הכבוד לכל המפלגות. החלטה 959 יצרה מנוף בכל תחומי החיים: תכנון ובנייה, חינוך ובהרבה מאוד תחומים אחרים. מה קרה בפועל מאז דצמבר 2019 ועד היום? מה שקרה הוא שאנחנו כעדה הפכנו להיות בני ערובה של היועצים המשפטיים והבירוקרטיה בגלל הבחירות וסבבי הבחירות. שנת 2020 אדוני, וחשוב לציין לכל מי שיושב בוועדה, למה אנחנו בתוכניות חומש? לא יודע כמה יודעים שאנחנו עם אפס תקציב בבסיסי התקציב של רוב משרדי הממשלה. אנחנו מתבססים אך ורק על תוכניות.

יפה. משרד השיכון - - - חשבתי שזה רק החרדים. סליחה. לא הבנתי מה שאתה אומר, למשל אתה ראש רשות יש לך תקציבי חינוך בבסיס התקציב? תקציבי חינוך 2020 לעדה הדרוזית אפס תקציב ממשרד החינוך.

שתדע מדינת ישראל, אפס תקציב ממשרד החינוך. רגע, רגע, שלא תטעה, אתה מקבל ממשרד החינוך פר תלמיד. על זה אין ויכוח, עכשיו אתה יכול לדבר על התוספתי, זה סיפור אחר - - - סליחה אדוני. יש כאן ראש עיר לשעבר, יגיד לכם במדויק. סליחה אדוני, אני לא אכנס לכל הטריקים והשטיקים שמשרדי הממשלה עושים. אני מציע פשוט - - - אם תשמע את העובדות, אדוני. מיקי, בוא נשמע אותו.

מר חמוד,

אתה תקבל את הזמן לדבר,

אני רוצה להסביר גם את מה שאומר חבר הכנסת מיקי לוי: אנחנו מכירים את הבעיות שיש לנו פה באופן קבוע. יש דברים שהם לא מתקבלים על הדעת, זה גם לא יכול להיות, הייתם הולכים לבג"ץ או אפילו בלי זה. יש דברים שהם דברים בסיסיים, יש לך בית ספר ביישוב,

אני יכול להביא עוד דוגמאות. אתה מקבל את התקציב הזה, אתה מקבל ברובד נמוך, אתה כרשות מקומית צריך להשלים. אתה צריך להשלים פיתוח, אתה צריך להשלים כל מיני דברים, אתה צריך להשלים לפעמים מורים. אם אתה אומר שאתה מקבל אפס, אפס אין דבר כזה. זה לא יכול להיות. אתה לא מקבל את הדברים הבסיסיים שאתה חייב לקבל. זה הנושא. בסדר, אני איתך אני לא נגדך. אדוני, אני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר. אם כבר לקחתם את משרד החינוך כשעיר לעזאזל.

אבל זה לא קורה רק במשרד החינוך. התקצוב השוטף שלו בפדגוגיה התבסס על 959. ואתם יכולים לשאול את הממונים על החינוך הדרוזי. היתרות שהיו להם, החלטת הממשלה, שמו אותם כאילו בבסיס התקציב וזה במקום זה. סופרים לנו כל שקל פעמיים.

זאת טענה טובה. סליחה אדוני, אני במקרה גם מורה למתמטיקה מעבר להיותי ראש מועצה. משרד השיכון אפס תקציב. תבדקו כמה משרד השיכון תקצב בבסיס תקציבו ב-2020 את העדה הדרוזית.

בהחלטת ממשלה 4798, מה עשו פקידי הממשלה? זה מובן. מה שהוא אומר, שבמקום לשים את זה בשוטף, בבסיס התקציב, הם שמו בתוכניות. ולכן כשאין תוכנית אין כסף.

זה ברור. הרבה מאוד משרדי ממשלה, חקלאות לדוגמה וגם אחרים, אנחנו על אפס תקציב. למה אדוני המפכ"ל לשעבר, מיקי, אתה יכול לבדוק את שנת 2020 שהסתיימה. בואו תבדקו, תבקשו נתונים, כמה משרד החקלאות תקצב אותנו ב-2020? כמה משרד השיכון תקצב אותנו בבסיס תקציבו? כמה משרד החינוך? על העדה הדרוזית בכלל. על העדה הדרוזית בכלל.

כל המשרדים התבססו על תקציב אדוני,

חשוב לי לצייר את התמונה של הרחוב הדרוזי. כל הישובים שלנו נמצאים מבחינה סוציו אקונומית בדירוג נמוך. אין לנו אזורי תעשיה, ההכנסה לנפש היא פחות מהישובים החרדים, אנחנו חברים, אנחנו שווים בתחום הזה. ולכן אנחנו מתבססים אך ורק על ארנונה ביתית, כשהיא בצניחה לאור האבטלה והדברים

מה שקרה הוא שב-2020 ממשלת ישראל ואדון שר האוצר בכבודו ובעצמו אמר לי ולמנהיג הרוחני ולכל ראשי הרשויות: תוכנית החומש תאושר עד אוגוסט 2020 בסכום שלא יפחת מהסכום בהחלטה 959. דבר זה לא קרה. יש התחייבויות בכתב.

התוכניות מוכנות. אמר לי סגן השר פטין מולא: מוכנות מזמן אצל כל משרדי הממשלה. משרד ראש הממשלה, המשרד של סגן השר, משרד האוצר כולם קיבלו את מה שיש פה אצלנו בתוכנית, ותכף האשם יתייחס. עשינו עבודה מקצועית,

אם לא יהיה תקציב המשמעות היא קריסה. בתוכנית 959 התחלנו בתכנון קרקע פרטית. היום אתם שומעים בתקשורת: צווי הריסה בבית ג'ן, בדלית אל-כרמל, בעספיא, קנסות במאות אלפי שקלים. התחלנו הליך של תכנון, אם לא יהיה תקציב המשכי לדבר הזה, המשמעות תהיה שהמתכננים יברחו. וגם מה שהמדינה שמה,

מה שהמדינה שמה ירד לטמיון. כאילו שאנחנו שורפים גם מה שנתנו. ריבונו של עולם, בהרבה מאוד תחומים: מרכזי דירה, מרכזי צעירים, תחום החינוך הבלתי פורמאלי,

בעקבות החלטה 959, מאות עובדים יצטרכו ללכת הביתה. ומה שהצגת חברת הכנסת ניר ברקת, ראש העיר לשעבר וסגן השר והחברים אלה הנתונים האמתיים.

הם המקובלים על משרד ראש הממשלה וגם על האוצר, הם לא אומרים שזה לא נכון. הם אומרים: אתם צודקים, אבל יש לנו בעיה. יש יועצים משפטיים. המשכי? אנחנו המשכי. אנחנו לא מבקשים שום דבר חוץ מהמשכי. 959 המשכי. הפכנו להיות בני ערובה של ארבע

תודה רבה. אני מבקש את משרד האוצר כדי שיגידו. אחר כך אתן לראשי הרשויות שיבקשו.

אם לא תהיה תוכנית בחודשים הקרובים, במערכת החינוך, במערכת הרווחה ובגיל הרך, יש לנו 850 עובדות,

הם לא יקבלו תוכנית כפי שצריך,

וזה יעלה למדינה 600 מיליון שקלים עבור אבטלה. אנחנו נפטר אותן. זה דבר נורא ואיום. זה לא היה בבסיס התקציב.

לא היה בבסיס התקציב. אתה מבין כמה חמור העניין. 850 עובדות. נורא ואיום. מי נמצא ממשרד האוצר? האוצר יכול לבוא עכשיו ולהגיד: זאת המסגרת לדרוזים - - - אין בעיה.

מיליארד שקל תוספתי, שיתנו.

אבל בסופו של דבר - - - זו החלטה פוליטית. שם ותפקיד, בבקשה. יפתח עשאהל, רפרנט ועדת תקציבים. הטענות שעלו הן טענות חשובות, הממשלה רואה חשיבות רבה לפיתוח הישובים הדרוזים. אנחנו כן נמצאים תחת המגבלות של התקציב ההמשכי, לכן אנחנו לא יכולים לדבר על תוכנית חומש חדשה אלא אנחנו צריכים לדבר על החלטת ממשלה ייעודית לשנה הזו. החלטת הממשלה במגבלות התקציב צריכה לכלול פעולות המשכיות ודחופות, כמו שהעלה ראש הפורום, פעולות שהמשיכו וימנעו פיטורין ויוכלו לאפשר את המשך התפקוד של הרשויות. וזאת בסדרי גודל של החלטת הממשלה משנה שעברה. אתה יכול בבקשה לדבר בעברית,

תשמע, מדובר על סדרי גודל של מה שנאמר פה קודם, שהם קיבלו רק 250 מיליון ושזה יביא לפיטורי עובדים, גם בחינוך, גם ברווחה, בכל הישובים הדרוזים והצ'רקסיים. על כמה כסף אתם מדברים לא על תוכנית חומש על כמה אתם מדברים השנה? ב-2021, כמה כסף הם יקבלו? יש פה ראשי רשויות, הם רוצים לדעת איפה הם עומדים. והתקציב ההמשכי והיועצים המשפטיים לא שאני כל כך אוהב אותם אני יודע מהם העמדות העקרוניות. אי אפשר לעשות עכשיו תוכנית חומש, שיעשו את זה אחרי בחירות, בסדר. אבל עכשיו, 2021, אנחנו כבר נמצאים בעיצומה של שנת התקציב הזאת. מה עושים ראשי רשויות? מפטרים עובדים, מפטרים עובדות, מה עושים? הם גם סוחבים גרעון של 350 מיליון שקלים משנת 2020. נכון. נאמר פה, בבקשה. ואין להם גביה של ארנונה כל המועצות סגורות. מה שמאפשר לנו את התקציב ההמשכי זה להמשיך את הפעולות ההמשכיות והדחופות שהיו גם ב-2020 ובשנים קודמות, ובסדרי גודל כפי שהיה בהחלטת ממשלה בשנה שעברה. לא הבנתי כלום.

בכמה שקלים אתה מדבר? כמה כסף? בעברית פשוטה. בהתאם למה שניתן שנה שעברה. 250 מיליון שקלים, זה מה שאני מבין ממך. תוריד מזה 23 מיליון שלא שילמתם במשרד השיכון, אז זה 220 מיליון שקלים. אתה חושב שזה יספיק? יספיק ל-194,000 תושבים? אני רוצה לשמוע ממנו את הסכום. תאמר בבקשה על איזה סדר גודל מדובר? זה להסעות בלבד הסכום הזה. סדר הגודל הוא כמו שניתן שנה שעברה. אני לא יודע מה ניתן שנה שעברה, תגיד לי סכום. 230. לא. אני רוצה לשמוע אותו. הסכום המדויק צריך לסכום את החלטות הממשלה או החלטת הממשלה שניתנה אני לא יודע להגיד, זה דבר שהשר נדרש להגיד, אני יכול להגיד שזה דומה למה שניתן שנה שעברה.

נו, תגיד מה זה. מה נעשה עם מה שניתן שנה שעברה? שנה שעברה - - - לא, לא. אני אגיד לך מה ניתן שנה שעברה בשנה שעברה להוציא 20 וכמה מיליון שקלים, ניתן 250 מיליון. זאת אומרת אנחנו מדברים על בערך על 220 מיליון שקלים. אי אפשר לנהל את הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות עם 220 מיליון שקלים. אין מציאות כזאת. אז להגיד: מה שניתן שנה שעברה ותקציב המשכי צריך לקחת בחשבון את העובדים שצריכים להמשיך לעבוד, ואת השירותים שצריך להמשיך להינתן, אלו לא דברים חדשים. וצמצום פערים כמו בתוכניות המשך אחרות.

כמו שהיה במגזר הערבי. וכמו שהיה בכל מקום אחר המשך, וזה 1.1 מיליארד, זה לא 250. נכון.

ממשיכים לעבוד עם משרד ראש הממשלה כדי להכין את החלטת הממשלה ולמנוע פיטורי עובדים. עם מי אתה עובד במשרד ראש הממשלה? יפתח, אני שואל אותך, עם מי אתה עובד במשרד הממשלה? יש לנו רשות ויש כאן יושב-ראש פורום, ויש את גלבוע שעמם ישבנו ותכננו והבאנו לכם שתי הצעות. הצעה לשנת 2021 והצעה עד לשנת 2024. לא נתתם לי תשובה. התשובה שנתתם היא: 113 מיליון תוספתי. זה מה שאתה רוצה? שאנחנו נתקיים מ-113 מיליון שקלים? 220 מיליון שאתה מדבר עליהם: 113 תוספתי ועוד 90 משרדי,

תענה לי כן או לא? התוכנית שהוצגה לנו היא בהחלט תוכנית חשובה ואנחנו ממשיכים את העבודה איתה מול משרד ראש הממשלה. בשל המגבלות של התקציב, אנחנו יכולים להתמקד בסדרי גודל של החלטה 4798 של 202 מיליון ש"ח. ולהתמקד בפעולות - - - פעולות המשכיות והכרחיות. לכמה זמן החלטה 4798 - - - הייתה לשישה חודשים.

אדוני היושב-ראש, תראה מה עשה משרד האוצר: באו אלינו, הביאו את כל ההנהגה של העדה אצל ראש הממשלה, עם שר האוצר ישראל כץ, ואמרו: קבלו עכשיו 250, תוך התחייבות

שאנחנו נשלים לכם עבור 2020 עד אוגוסט. השר צחי הנגבי אמר שזה אקמול. הרצחת וגם ירשת? לא רק שלא השלימו לנו לשנת 2020, הוא גם לוקח את זה עכשיו כמודל. מודל לתקצוב לכל החיים. הוא חושב שמה שבשנת 2020 ימשיך בשנת 2021. אני לא מבין את זה,

תודה.

אנחנו עכשיו מתחילים לחזור על עצמנו. האשם חסין, ממלא מקום מנכ"ל. בבקשה. אני מנכ"ל הרשות לפיתוח חברתי וכלכלי.

לא רוצה לחזור על ההיסטוריה. הצגנו שתי תוכניות, אחת לחמש שנים ואחת לשנה אחת. הבחור הזה מהאוצר לא היה איתנו שנה שעברה, החלטה 4798 הייתה אמורה להיות מספר חודשים בלבד, כתוב בהחלטה: עד אישור תקציב המדינה. ואז היינו אמורים להשלים את תוכנית החומש.

כרגע הרשויות במינוס של מאות מיליונים עוד משנה שעברה. יש כאן כמה תופעות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. עשינו ספירה בימים האחרונים, אנחנו מדברים על כמעט 900 עובדים שרובן נשים, שילכו לאבטלה באזור מוכה אבטלה. אין להם מקום אחר לעבוד בו. הרבה ילדים ילכו הביתה, 14 מרכזים לגיל הרך, שלא היו קיימים במגזר הדרוזי ונצטרך לסגור אותם. אנחנו על פתח של מהלכים יפים מאוד שהביאו לתוצאות יפות במגזר הדרוזי בחמש השנים האחרונות ונאלץ לעצור אותם. יש כאן מצב של קריסה. אני לא מצליח להירדם בלילה בגלל המצב הזה, בגלל מה שאנחנו רואים. לגבי מה שאומר הבחור מהאוצר: הוא מדבר על 113 מיליון תוספתי ותביאו 100 מיליון מהמשרדים. כולנו יודעים מה מצב המשרדים היום אני גם מנכ"ל בתפקידי השני, כמנכ"ל משרד ממשלתי ראיתי את ההוראות של החשב הכללי. ראיתי את ההוראות של אגף התקציבים. אין משרד שיכול לשים היום את הכסף. מה שאמר ג'בר חמוד יושב-ראש הפורום, על משרד השיכון

אתמול דיברתי עם משרד השיכון, התקציב שלהם למגזר הדרוזי בשנת 2021 הוא אפס. אין להם שקל.

גם מה שהתחייבו עליו ואומרים לי אתמול במשרד השיכון מה שהתחייבו עליו בשנה שעברה - - - עבדו עליהם.

הוא אומר לי: לא אתן למגזר הדרוזי עד שלא יאושר תקציב המדינה. זה אומר שמה שנקבע לשנה שעברה יקבלו אותו בשנה הבאה. ובינתיים - - - ונתתם 7.5 מיליון, העברת לשיכון 7.5 מיליון על מנת לסגור את נושא הגיל הרך.

העברנו מהחלטה 4978. מתקציב אחר. רבותי, אנחנו צריכים לסיים את הדיון.

לגבי החינוך, הממונה על החינוך דיברה איתי לפני יומיים.

היא אומרת: האשם, אין לי כסף לתת לתגבור לבגרות, אין לי כסף לתת לפסיכומטרי, אין לי כסף לשום דבר. מה שיש להם בבסיס, נכון, מה שהם מקבלים הם מקבלים. אבל משרדי הממשלה מתבססים על תוכנית החומש. אני חייב משפט אחד אדוני היושב-ראש.

בשנה האחרונה מחקר יחד עם חברת KPMG הבינלאומית על המגזר הדרוזי. נפרסם את התוצאות אוטוטו. זה יהיה מזעזע מאוד. אין מצב שהרשויות האלה יוכלו לעמוד על הרגליים עוד שנה.

כן ינון, בבקשה.

כולנו במאבק הזה, לחזק את הישובים הדרוזים. לא פעם ביקרתי ואני מבקר ויודע ומכיר את ראשי הרשויות. מכיר את השייח'. אנחנו מכירים את המצוקה, אבל צריך להבין באיזה מצוקה הם נמצאים: יש כ-14 מועצות, ומתוכם אחת ממונה ו-12 מועצות עם חשב מלווה. תבינו את המצב שהם נמצאים. מביאים אותם למצב של להיות עם חשב מלווה. אחר כך יעברו כולם להיות עם ועדות ממונות. אנחנו יודעים שהמגזר הדרוזי, רובו, 98% נשארים בישוב. הם מתחתנים, גדלים ותמיד ההורים נותנים לבן שלהם את הדירה מעל,

אז היא הולכת לחתן. אנחנו מכירים את זה. יש שם אוכלוסייה כל כך צפופה בצורה שגם התשתיות כבר לא מתאימות לשם.

אנחנו רוצים לחיות, זה מה שהם אומרים. אני מסתכל על התוכניות שהם ביקשו, דברים מינימליים. הרי היום אנחנו מחפשים, בכלל במגזר הערבי על הפשיעה, ממה מגיעה הפשיעה? אם אתה לא נותן להם את הרווחה, את החינוך שלהם, הפשיעה מגיעה מהר מאוד. ואני חושב שהקריאה שצריכה להיות מפה,

זה פשוט לקחת ולשמוע אותם ולתקצב אותם כמו שעשו לפי תוכניות החומש שעשו.

חמד, רצית לומר משפט. ראשי רשויות, אתן גם לכם. תן להם, אני אחריהם. בבקשה, רק תאמר שם ותפקיד. יאסר גדבאן, ראש המועצה המקומית כיסרא-סמיע, כבוד יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני. אני לא רוצה להרחיב מעבר למה שאמר יושב-ראש הפורום. חברים, אני מודה לכל אחד ואחד על הרצון לתמוך ולעזור. כבוד יושב-ראש הוועדה, אתמול בלילה שמעתי את הנאום שלך בכנסת. איך אישה בבני ברק התקשרה אליך ואיך נקרעת מבפנים ואמרת על דוכן הכנסת: אני כאן לשרת את אותו ילד עם האיקס על הגב מבני ברק. כמה פעמים שמעת את הנאום הזה? שמעתי ולא יכולתי לישון. לא יכולתי לישון, ולמה? מתוך הדאגה שלך, מתוך האכפתיות, אני לא צריך להגיד לך, יש לנו הרבה תושבים, הרבה אימהות,

מה נשאר לנו לעשות, לבכות? להתחנן? חברים, יש לנו בעיה רצינית מאוד. תעזרו לנו גם אתם. קיבלנו הרבה הבטחות, קיבלנו הרבה מכתבים, שום דבר לא זז. אנחנו על סף קריסה.

צריך שמישהו יתעורר.

אני מבקש, אל תתנו לאימהות שלנו לבכות. אנחנו מתחננים. מה אנחנו צריכים לעשות, לבכות? כולכם מדברים באותה שפה. כולכם מכירים את הצורך. ריבונו של עולם. האוצר משקר. אותו ילד, אתמול הוחלף. לא ראינו - - - מה הוא יודע על העדה הדרוזית. הגיע הזמן שמישהו יתעורר. ואני חושב שבכיסא שלך, הניסיון והידע יכול לתרום המון. בבקשה מכם, תעזרו לנו להתמודד עם הבעיות שיש לנו.

תודה רבה, עו"ד ראדי נג'ם. הניסיון של שר האוצר הוא פג תוקף. זה אחריות של שר האוצר. צוהריים טובים לכולם. אני מברך על עצם קיום הדיון החשוב הזה. מה המשמעות של החוסר בתקציב החומש: אין מענה בתשתיות, ניקוז פורץ לכבישים, ביוב עולה על הדרכים.

אתה מוכן בתקופת נגיף הקורונה למצב כזה? אין תכנון, כבישים לא בטיחותיים, והפחד שלי הוא על העובדים. דיברו חברי שהם הולכים לפטר. אני פוחד שנהפוך לשכונות סלמס. ואנחנו לא רוצים להיות שם. בשורה התחתונה, התושבים סובלים. כולם נהנים והתושבים שלנו סובלים. אין לנו מענה לתת לתושבים.

אין לנו מענה. עכשיו אני מתמודד בישוב בית ג'ן עם זרימות ביוב בכבישים, עם ניקוז גולש לתוך הבתים ואין לי מענה. מה אני יכול להגיד לאזרח? תודה רבה. תודה רבה, חמד, אתה רוצה להגיד משפט? רק משפט אחד: אני מודה לכל מי שביקש את הדיון, אבל כאן צריכה להיות החלטה פוליטית. הרי ראש הממשלה ושר האוצר יכולים היו לחסוך מאיתנו את כל הדיון הזה, בהחלטה קטנה שלהם, להגיד שאנחנו בתקציב המשכי ולאשר את הכסף. לא צריך דיון, לא צריך לצעוק על פקיד שהוא לא מחליט, הוא מקבל הוראות מהממונים עליו,

אנחנו רגילים כאן, ואני שומע את חברי הכנסת צועקים על פקיד

אני מעולם לא צעקתי עליהם, כי הם מקבלים הוראות מהשרים שלהם. ראש הממשלה צריך להיכנס לתמונה, שר האוצר, לאשר את ההתקציב ההמשכי, להעביר 950 מיליון שקלים לשנת 2021. זה מה שצריך לעשות. תודה רבה. אדוני סגן השר, אני נותן לך להשלים. גפני, גם אני רוצה משפט. אתם רוצים גם? - - - דיברנו. בכל הדיון הזה לא דיברתם, מיקי? אוסמה, בבקשה בקצרה. ואחרי זה מיקי לוי. בקצרה. אדוני היושב-ראש, קודם כל אני מברך את ראשי המועצות, ראש הפורום וראש מועצת כיסרא-סמיע, ג'בר חמוד ויאסר גאדבן, אנחנו תומכים במאבק שלכם.

ראשי הרשויות הדרוזיות, אני מדבר על כלל ראשי המועצות הערביות וכלל המועצות בישראל. בעקבות מצב הקורונה, יש מצב כלכלי בכל השלטון המקומי, אבל בעיקר מי שסובל הכי קשה אלו הרשויות הערביות, לרבות הרשויות הדרוזיות. ואנחנו שומעים את המצוקה שלהם. לצערנו הממשלה הזאת לא מבינה אלא את שפת הכוח. ואיך שהיום בבוקר, אחרי המאבק של בתי החולים הציבוריים, כשכבר באו מנהלי בתי חולים ושבתו כאן והפגינו. עד שהגיעו למצב שלא יקבלו חולים, פתאום הגיע האוצר ונתן להם כ-960 מיליון שקלים. ומה שמגיע לכם זה בזכות ולא בחסד. וזה מגיע ואין שום סיבה לעכב תקציבים. אנחנו יודעים כמה אתם עומדים במאבק מול הקורונה, חוק קמיניץ, כל חוקי התכנון והבנייה גם בישובים שלנו. ולכן זה חשוב מאוד, והמאבק שלכם צודק ואנחנו תומכים מאוד במאבק זה. ונמשיך להיאבק פה וגם ציבורית על מנת שתקבלו את מה שמגיע לכם.

מיקי, בבקשה. אני תשע שנים יושב

אתה צריך טלפון לשר האוצר ולראש הממשלה. 900 מיליון שקלים, בלי זה לא יזוז שום דבר.

950 ועוד 150, זה 1.1

הוא צריך לקבל הוראה.

אבל יש פה משהו משונה, אני אומר לך. הרב גפני - - - נכון, יש פה משהו משונה. כל המדינה משונה.

איך הוא הפיל את זה עליך, זה משהו - - - לא, לא, תכף.

אדוני סגן השר. הגענו לפה ואני שומע הרבה הצעות. לפני שתקבל החלטה כבוד היושב-ראש, אני מציע אולי עוד הלילה, ליזום פגישה עם ראש הממשלה, עם שר האוצר, עם הפורום ועם הרשות ונגיע להחלטה. לא יעלה על הדעת שיום ראשון בבוקר נקום עם המצב שיש לנו. זה לא ניתן לדיחוי.

אני אומר כך: אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה בכל המגזרים. זה לא רק בדרוזים ובצ'רקסים, זה בכל המגזרים, אנחנו מכירים את העניין הזה עם התירוצים של התקציב ההמשכי ועם התירוצים של היועצים המשפטיים. אני מבקש, יש סגן שר במשרד ראש הממשלה, יש את מנהל הרשות ואת היושב-ראש של הפורום של הדרוזים והצ'רקסים. לדעתי ראש הממשלה ושר האוצר לא יודעים על הבעיה הזאת. זאת בעיה שהפכה להיות בלתי נסבלת מבחינת התקציב ההמשכי.

יכול להיות. הם יודעים כי הייתה וועדה. מה אכפת לך שאני מסנגר עליהם. אז בסדר, הם יודעים. אני הולך לדבר עם שר האוצר על העניין. אני מניח שהוא ישיב את פנינו ריקם. אני מבקש שהפורום הזה, שיבקש את הפגישה הזאת, אני אבקש גם כן. אנחנו צריכים להעלות את העניין הזה, להציף אותו, שידעו שיש בעיה של עובדים שיפוטרו, של מערכת של שירותים מינימליים שצריך ברשויות האלה. אנחנו לא מבקשים עכשיו תוכנית חומש, אנחנו יודעים שזה לא העיתוי, בגלל שיבוא היועץ המשפטי לממשלה ויגיד: לא עושים תוכנית חומש, זה כלכלת בחירות. אבל צריך לעשות את הדברים ההמשכיים שצריך לעשות עכשיו. אדבר עם שר האוצר, אני מבקש שנהיה בקשר ונראה איך אנחנו מתקדמים עם העניין הזה. אתה סגן שר במשרד הממשלה, אני הייתי הולך והופך שולחן. אני לא מסכים לדבר הזה. - - - רגע, רגע. לא, לא, לא, שלא תזלזל. אני אומר לך אל תזלזל, הבעיה היא לא ראש הממשלה ולא שר האוצר, הבעיה היא עם האנשים האלו. האיש הזה לא - - - חבר'ה, אלה פקידים שמקבלים הוראות. סגן שר האוצר לשעבר - - - - - - - - - אני מכיר את העניין. אני לא אומר את זה - - - אני חלק מהעניין הזה, אני מכיר את זה על אלף ואחד דברים. זה היה אותו דבר עם בתי החולים מה שעלה פה קודם. זה עולה כל הזמן. יש בעיות בגלל הסיפורים האלה, פקידי משרד האוצר, בצדק מבחינתם, הם אומרים: בואו נשמור את הכסף, נראה מה שיקרה. לנו אסור לאפשר את זה. ולכן אני אומר שגם בתפקידך, וגם בתפקידי, גם בתפקידים האלה, אני מבקש לבקש את הפגישה הזאת, לדבר עם שר האוצר, לדבר עם ראש הממשלה. אני אעשה את זה. זה לא יכול להימשך בגלל שהרשויות יקרסו והתוצאה תהיה חמורה. רק שניה, אני רוצה להציע הצעה נוספת, משהו קטן וחשוב. צריך להבהיר להם, זה צריך להיות כסף תוספתי, לא מהמשרדים. ואם יש בעיית תקציב,

שאם זה יגיע לממשלה ולכנסת,

אין לי ספק שזה עובר חלק.

לכן הם מקסימום יביאו חבילה. נכון מאוד. אנחנו תומכים. תודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:10.